אנחנו עוסקים בסיוע לענף גידול הבטטות בעקבות משבר נגיף הקורונה. יש מכתב שקיבלתי מגיא דוד עם פירוט הבעיה הזאת. גיא, בבקשה תסביר לוועדה מה הבקשה

ענף הבטטות בישראל חווה טלטלות קשות מקורונה לשנת שמיטה,

הסכומים שמגלגל ענף הבטטות? אני לא יודע לאמוד את זה, זה משתנה לשנה לשנה,

נכון ללפני שנה, מניבים סדר גודל ממוצע של 60,000,65,000 טון גולמי, כשממנו יש